אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, ויש לי כבוד גדול להציע לוועדה לבחור את היושבת-ראש שתכהן כאן כיושבת-ראש הוועדה. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, ועדת הכנסת צריכה להמליץ על יושב-ראש הוועדה; ועדת הכנסת המליצה על חברת הכנסת מיקי חיימוביץ' לכהן כיושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, וזה נראה לי הדבר הכי טבעי והכי נכון שיכול להיות,

כמי שהנושא הזה כל כך בוער בעצמותייך והחלטת להקדיש בעצם את כל חייך לתפקיד - - - לנושא, לנושא. לא לתפקיד.

סליחה, לנושא. לתחום, לתחומים הרבים. וכמי שמגיע מהרשות המקומית, וביליתי פה הרבה מאוד בחדר הזה, אני יודע איזה אתגרים ואיזה עניין יש במקום הזה. ואני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה. אבל לפני זה נעלה את זה להצבעה ואז נמשיך בברכות. מי בעד בחירתה של חברת הכנסת חיימוביץ'

יש מתנגדים? אין נמנעים. אני מודיע על בחירתך ליושבת-ראש הוועדה. בהצלחה רבה.

אני מציע שיושב-ראש הכנסת יאמר כמה דברים. אבל לפני כן,

נעביר לה את פטיש ניהול הישיבה. מעכשיו זה עלייך. תודה רבה. קודם כל, מיקי, ברכות. כבר הספקתי להגיד לך שאני מעריך שהוועדה תשנה את שמה לוועדה להגנת הסביבה והפנים. ואני מניח שנראה פה דגש על נושאים שהם מאוד מאוד חשובים ולא תמיד קיבלו את הבמה המרכזית שהיו צריכים לקבל,

שתטביעי פה חותם אמיתי בדבר שהוא ליבת הסיבה שבגללה באת לחיים הציבוריים. כך שאני בטוח שהוועדה הזאת תהיה מוקד מאוד מאוד משמעותי גם להעלאה של סוגיות שמשפיעות על

טוב לדעת שיש פה עוד מאחז שנכבש על ידי אוהדי הפועל - - - הנה, באתי עם אדום במיוחד.

אני ניסיתי גם כמיטב יכולתי - - - בזוויות מסוימות העניבה שלך - - - אני יכול לאחל לך הרבה הצלחה ויאללה הפועל. תודה רבה. אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על זה שבאת וכיבדת אותי באופן אישי במעמד הזה. ותודה רבה לכל חברי הכנסת שנשארו כאן עד מאוחר, זה גם כן מכבד אותי. אני חייבת להודות שאני מאוד מתרגשת, לא חשבתי שזה יהיה עד כדי כך, אבל זה באמת מעמד מיוחד מבחינתי. אני לא אשא את כל דברי הפתיחה שלי של הכניסה לתפקיד כי הם קצת יותר ארוכים והם כוללים את האני מאמין שלי ואת התוכניות, ואנחנו נעשה את זה ביום שני בדיון הראשון של הוועדה. אני רק אגיד כאן בהזדמנות הזאת שאני רואה בזה זכות עצומה ואחריות ענקית לעמוד בראשות ועדת הפנים והגנת הסביבה. בשבועיים האחרונים כשנפגשתי עם הצוות המובחר והגדול והמקסים ורב הידע של הוועדה הזו, למדתי והבנתי עד כמה הוועדה הזאת עצומה ומוטת הכנפיים שלה כל כך גדולה. יהיו לנו המון המון נושאים לעסוק בהם. אני נכנסת לתפקיד הזה בענווה גדולה, אני מבטיחה למלא אותו במחויבות, בשקיפות, בתחושת שליחות, לטובת כלל הציבור הישראלי. ואני מקווה להוביל דרך כאן תהליכי חקיקה חשובים, העלאת מודעות חשובה לנושאים שבשבילם אני קמה בבוקר. לסיום אני רוצה לברך את חברי הוועדה, את מי שכאן שימשיך איתי לאורך הדרך, ואלה שבאו במיוחד לכאן. אני מצפה מאוד לעבודה משותפת, ואנחנו נתראה ביום שני כי מחכה לנו עבודה רבה מאוד. תודה רבה. השר שוסטר הגיע במיוחד. כרגע הודעתי לעולם כולו שקרה הדבר הנכון. זה מדהים, ההתאמה הזאת, פחות או יותר כמו שאני מרגיש בתפקיד שלי. אני חושב שהעולם מחכה לשינוי הזה. וכן, גם אני יכול להצטרף לדברי יושב-ראש הכנסת יישר כוח לפועלת שתשפר לנו את העולם. אני באופן אישי,

מתכוון לשתף פעולה ולהוביל גם את מי שקשה לו יותר במשעולים הנכונים כדי להבטיח שגם לנינים שלנו יהיה מרחב מספיק לעשות את הטעויות שלהם. בהצלחה, מיקי. אני יודעת שאתה תהיה שותף נאמן.

ע'דיר, בבקשה. ברכות, מברוכ, יקירתי. ההתרגשות שלך ניכרת וזה ממחיש לכולנו עד כמה את במקום הנכון, כי את חיה את זה, נושמת את זה, וזה יהיה תענוג גדול שנשתף פעולה, כי מהיום הראשון שתינו מדברות על הדברים שאנחנו רוצות ליישם, וזאת תהיה זכות גדולה לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם כל החבר'ה מכלל הסיעות כי יש כל כך הרבה נושאים שעל הפרק. ויאללה, קדימה, כולנו איתך. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. סליחה על האיחור. אדוני היושב-ראש וגברתי הי ושבת-ראש, אדוני השר, שתהיה לך הצלחה בתפקידך, וליושב-ראש הכנסת כבר איחלנו. אני בטוח שכשאת מסתכלת על שם הוועדה, אז איכות הסביבה מנצנץ לך יותר מהפנים.

בתור ראש עיר לשעבר ובתור חבר פעיל מאוד בוועדת הפנים כאן בקדנציות האחרונות, מנסה לנצנץ לך גם את החלק הזה, לא על חשבון החלק השני. הכול צריך תמיד לחיות ביחד, וזה היופי של הדברים אם יודעים לעשות אותם נכון, לא שאחד יהרוג את השני, אלא אחד יבנה את השני. יש לך תפקיד מאוד מאוד חשוב שמשפיע באופן ישיר על כל אזרחי ישראל, אבל ביום-יום, לא בדברים שהם יכולים לפגוש אחת להרבה זמן, אלא ביום-יום. אני חושב שחשוב מאוד לשמור על הרשויות המקומיות, לתת להן את העצמאות שלהן בהרבה דברים, ובדברים מסוימים כמובן גם להסתכל בהסתכלות הכללית, והרבה מאוד לחזק אותן ולשקם אותן, את אלה שצריכות, והן יבואו אלייך הרבה לוועדה, אותן רשויות שזקוקות לעזרה כזו או אחרת. ואפשר לשקם.

יכול לדבר על העיר בני ברק שכבר מאז התקופה שלי, בלי עין הרע, מאוזנת בתקציבה, עבדה מול משרד הפנים בתוכנית הבראה גדולה. ואני רוצה לומר דבר אחד נוסף, שהתכנון שהוא חלק גדול מאוד מהעניין כאן, תכנון זה לא רק אדריכלות. תכנון זה רווחה וזה חינוך, וזה תרבות וזה תחבורה, זה הכול. זה באמת הכול, אני אומר לך את זה מניסיון אישי. אני מאחל לך הצלחה גדולה. אני אהיה פה חדר לידך. אם תצטרכי עזרה, את יכולה ללחוץ על הלחצן. ותכנון יכול גם להיות ירוק, ואנחנו נשאף לזה. לפעמים ירוק בהיר, לפעמים ירוק כהה.

בהצלחה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. יריב הוא אולי היחיד שזוכר את מה שאנחנו לא ידענו. פעם היה פה בכנסת תפקיד שקראו לו: נציב הדורות הבאים. אני באמת זוכר כי אני העברתי את החוק שביטל אותו, ביחד עם משה גפני. אז רציתי לומר שבשביל המצפון של יריב, אם יש לו, אז אין לי ספק שאת בראש הוועדה הזאת ואני חושב שבגלל זה יריב היה בעד לבטל את זה אולי. אני אומר את זה עכשיו לא בציניות או בצחוק.

אני חושב שלך בראש הוועדה הזאת יש את עיקר המרכיבים שהיה צריך לדאוג להם נציב הדורות הבאים, גם מה שחבר הכנסת אשר אמר התכנון האורבני, גם אותו כמובן צריך להביא בחשבון את הדורות הבאים, אבל על אחת כמה וכמה כל הסוגיות של הגנת הסביבה ואיכות הסביבה. את זה אנחנו באמת עושים בשביל הדורות הבאים. אז מה שנקרא, לטובת כולנו,

תודה רבה. זו ההוכחה שלא צריך את הנציב. ידעתי. אני אומר את זה באמת. אני חושב שחברי הכנסת לא צריכים נציב מעליהם. אנחנו לא פחות ואף יותר מכל אחד אחד יודעים לראות ולדאוג לדורות הבאים ולדברים שצריך לעשות גם לטווח ארוך. זאת הנחת העבודה לפחות שלי. ואני חושב שזאת הנחת העבודה שחייבת להיות בדמוקרטיה, בשביל זה בוחרים אותנו. חבר הכנסת צביקה האוזר. קודם כל, בתור שכן, וגם בתור חבר למה שאנחנו מכנים המסייעת.

ארבעה נכון לרגע זה מכחול לבן שנשארו מאחור,

כל השאר רצו קדימה. אז זה גם - - - קצת מההתרגשות שלך. שוסטר, נזמין אותך מדי פעם גם.

בתור מ"מ מרגמות - - - אני מ"מ מרגמות. אל תעליב. ז'רגון צבאי זה בוועדות האחרות. אנחנו פה נהיה רוב נשי. לא רוב, אבל יש לנו בכל זאת נציגות נשית שנכניס פה - - - אז מיקי, זה הרגע האופטימלי להסתכל רגע 500 ימים לאחור, תראי איפה התחלת, תראי 500 יום והנה את כאן. זה השינוי הדרמטי. אני ראיתי את הרצינות שלך, את הדבקות במשימה, את האמונה, את הלהט כשלא היית אחראית על כלום. ועכשיו לקחת את זה קדימה, אז נדמה לי שזכית

לגעת ולהיות במקום שבו את יכולה לשנות מציאות לטובה, על אמת, בגדול, בענק. אין ספק שזה מרגש וזה חשוב.

חושב מה יהיה תחת

תחת הפטיש הזה, אז אני נורא שמח שאני אחראי רק על החוץ, לא על הפנים, כי זה נראה לי הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. בהצלחה גדולה, ואיפה שאפשר לסייע - - - המסייעת פה. חוץ וביטחון יסייעו לפנים, ויחד נוכל למשימה. תודה רבה. ביום שני יהיה הדיון הראשון שלנו. אנחנו מסתכלים על המצב הנוכחי, על משבר הקורונה,

מנסים להבין את ההשלכות הסביבתיות של המשבר הזה ואיך אנחנו מתעלים אותו ממשבר לשינוי ירוק. זה יהיה הדיון הראשון על סדר יום הוועדה, ביום שני בשעה 10:00. תודה רבה לכם וחג שמח. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 20:00.